מוצע להקים את ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים. על פי החוק תפקידה של הוועדה להחליט בענייני חיסיון של דוחות מבקר המדינה או חלקים מהם וכן לדון באופן מהותי בדוחות החסויים. מוצע כי חברי הוועדה יהיו מיקי לוי, יושב ראש ועדת המשנה, חבר הכנסת שמעון משה רוט, חבר כנסת חדש מאגודה שאנחנו מאחלים לו בהצלחה, חבר הכנסת אוריאל בוסו, חברת הכנסת טלי גוטליב, חבר הכנסת חיליק טרופר. אני מאחל לכולם בהצלחה. מי בעד אישור הרכב הוועדה? 3. אין נמנעים ואין מתנגדים. הצבעה

לא טלי גוטליב.

טלי גוטליב. סוכם. ההצעה התקבלה פה

תודה רבה. ישיבה זו נעולה.